ברשותכם אני פותחת את דיון הוועדה בנושא סיוע לראשי רשויות בהתמודדות עם נגיף הקורונה וסוגיית האכיפה. בין היתר נשלב במקומות הרלוונטיים את כל העניין של מלונות קורונה,

שיפוי, הסברה לציבור. אני אומר שאנחנו צריכים את ההתגייסות של ראשי הרשויות בהתמודדות עם הנגיף. בסופו של דבר הם אלה או אתם, אני רואה כאן מספר ראשי רשויות שנמצאים מולי שנמצאים בשטח מול התושבים. לא אגזים אם אני אומר שאתם חלק מהחזית של ההתמודדות הזו ויש לכם לא מעט אתגרים נוספים על האתגרים היום יומיים שלכם והשגרתיים שלכם, גם בלי שהקורונה הייתה באה ומבקרת כאן. הממשלה מקבלת לא מעט החלטות, חלקן הגדול אפילו חשוב, נכון והכרחי, אבל מה שאנחנו באים לעשות היום זה לראות איך לצד ההחלטות החשובות האלה אנחנו גם נותנים את הכלים ואת הסיוע הנדרש לרשויות המקומיות כדי שהן יוכלו פעם אחת לקיים את ההנחיות ופעם שנייה לא להגיע למצב של קריסה שבסופו של דבר לא יאפשר להן לא לטפל בשגרה ובשוטף שלהן וגם לא להתמודד עם כמו שצריך עם הנגיף. בתוך כל האתגרים האלה נכנסות גם רשויות שנמצאות תחת חשבים מלווים, נמצאות בתכניות הבראה, וברור לכולנו שאחרי ההנחיות, הגזרות וכל מה שהביאה אתה הקורונה יהיה להן מאוד קשה לעמוד ביעדים אם המדינה לא תתגייס ותסייע להן באופן נקודתי גם בהיבט הזה. גילוי נאות. אני בת קריית שמונה, מכירה את קריית שמונה כקייס סטאדי בעניין הזה ובשיחה שניהלתי עם ראש העיר, כמו גם עם ראשי ערים נוספים אחר כך, כדי להבין את התמונה הכוללת, הבנתי שיש כאן מצוקה אמיתית שאם לא ניתן יד ונסייע בנושא, אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו במקום שהמדינה תצטרך לשלם כפליים והיישובים האלה פשוט יקרסו. ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן, נמצא אתנו? כן. אנחנו נתחיל אתך. בבקשה. נמצאים אתנו ראשי ערים נוספים וכמובן שלכולם אני אתן את האפשרות להשמיע את קולם. צוהריים טובים. גברתי יושבת הראש וחברי הוועדה הנכבדים, כל הנוכחים כאן. שמעתי את הפתיח ואני חייב להמשיך מהנקודה הזאת. הגל הראשון מאחורינו ואנחנו כנראה בצעדי

מדברים על סיוע לרשויות ואני לא יודע לדבר על רשויות אחרות אבל אני יודע לומר לכם את המצב בו אני נמצא. רשות כמו קריית שמונה שנמצאת בתוכנית הבראה, אני כבר חייב לשים את זה על השולחן, שאני לא מבין איך יש החלטה לשפות רשויות מוחלשות אבל ההחלטה היא שרשויות מוחלשות אלה רק רשויות בסוציו 1 עד 4. אני למשל רשות בסוציו 5. איך אפשר לומר

הרי יש לנו תווית על המצח.

הצלחתי להעלות את אחוזי הגבייה שלי מ-85 אחוזים ל-91

בסוף חסר לי גם בשיפוי ויש לי כאן פער שאני לא מקבל עליו. אני לא מדבר על הוצאות חירום

איך אני כעירייה כזו עם החשבת יכול להתמודד עם המשבר הזה? את הדברים האלה מאוד חשוב לי להציג בפניכם ושתיקחו אותם בחשבון כי זה עוד לפני שאנחנו מדברים

אם אלה גנים שהם משלמים והגנים היו סגורים, הם מיד באים ומבקשים גם החזר של הכסף הזה כי גם אי הוודאות הזו חלה על התושבים. באופן טבעי יש לי ירידה כללית בגבייה. הירידה היותר קשה היא לאו דווקא בגבייה של ארנונה

כמו אגרת רישוי

גם של משבר הקורונה ובטח בגל הראשון ראינו את זה ובגל השני

אנחנו צריכים לומר להם אם הם צריכים להיכנס לבידוד או לא להיכנס. נכון שמשרד הבריאות עושה את זה, אבל אנחנו נמצאים בקשר ישיר עם האוכלוסייה הזאת. אנחנו צריכים לדעת מה מקורות ההדבקה, אם זה מגיע ממקור של בית כנסת מסוים, אם זה מגיע מאזור מסוים או משכונה מסוימת, אם זה מגיע

אנחנו צריכים בעצם ללמוד את הכול מהתחלה ולקבל את המידע פנימה מהתושבים ולנסות לחקור את כל הדברים בעצמנו כאשר אגף המודיעין לא מוסר את המידע הזה לרשות עצמה כדי שהיא תוכל למפות ולתת את התשובות לאזרחים

איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה אם לא נקבל את המידע על זה.

הוא לא חיכה שמישהו יעביר לו את התשובות. איך הצלחתם לגייס את הבדיקות?

אנחנו נמצאים בו זמנית בקשר. זה לא רק פיקוד העורף, זה לא רק משרד הבריאות אלא זה גם כל אחת

הנושא הבא הוא הנושא של הדאגה לאוכלוסיות המוחלשות. יש כאן אנשים שנמצאים כבר ארבעה חודשים בבית ולא יוצאים. הירידה התפקודית של האוכלוסיות האלה היא מגה ירידה. אנשים שנמצאים במצב תפקודי והיו במצב תפקודי לפני הקורונה, הם נמצאים היום במצב של טרום סיעודי וגם סיעודי. אנשים עוברים ממצב שהוא תפקודי למצב סיעודי. הרשויות מטפלות במצוקה הפיזית, הפיזיולוגית, הרפואית והתפקודית והרגשית של האנשים. אנחנו מנסים לעשות כל מה שביכולתנו לעשות כדי לתת להם את כל הצרכים ההומניטריים שקיימים, אבל גם את זה אנחנו לא יכולים לעשות לבד. צריך כאן לבנות מערכת שהיא מערכת שתיתן את הפתרונות לא רק לנפגעי ההידבקות בקורונה, הנפגעים הישירים מהקורונה, אלא הנפגעים המשניים לקורונה. אנחנו מקבלים היום עדויות על כך שבעולם 30 אחוזים ממקרי התמותה הם משניים לקורונה. אנחנו מקבלים עדויות בארץ של אנשים שהגיעו למצבי הידרדרות בלתי אפשריים. סגרו את המרכזים הקהילתיים, סגרו את מרכזי היום, ואלה מקומות שנתנו חיים לאוכלוסיות בירושלים והופעלו על ידי הרשויות המקומיות. אנחנו מחפשים פתרונות, נותנים פתרונות מאולתרים ב-זום, ערוץ קהילתי, מנסים לעשות כל מיני פעולות אבל זה עדיין לא מספיק. צריך להקים כאן צבא של אנשים, צבא של בנות שירות ולשלוח אותם אל האוכלוסיות המוחלשות, אל הזקנים, הביתה כדי שיתחילו להפעיל אותם כי אחרת נמצא אותם, נמצא את עצמנו, במצב שהוא בלתי אפשרי עם נזק בלתי אפשרי עם עלויות בלתי נדלות לסיעוד של אותם אנשים.

צריך כאן צבא של אנשים. אני מוכן לעזור, לפקד על הצבא, לעשות כאן מהלך אבל צריך כאן לגייס בנות שירות, מורות חיילות, צריך לקחת את האנשים האלה ולהפעיל אותם כדי שלא יירקבו בבית. זה דבר שחייבים לתת לו מענה מיידי. תודה רבה ד"ר דור חיים חורש. ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, נאלץ לצאת לאיזשהו עניין דחוף והוא ינסה לעלות מאוחר יותר. אנחנו נעבור לאפי פלדמן שביקש את רשות הדיבור. שלום. אני מאיחוד האמבולנסים בישראל. איחוד האמבולנסים הוא גוף שמייצג את חברות האמבולנסים הפרטיות לאורך כל המדינה. כמעט תחת כל רשות במקביל לפעילות הנכבדה מאוד של מד"א, יש חברות פרטיות שמפעילות אמבולנסים ומרפאות, גם במגזרים מסוימים וגם בכלל בכל רחבי הארץ. אני חושב שאחד הלקחים גם דיברו על זה קודם מהגל הראשון היה שיש חוסר של שיתוף פעולה מבחינת הרשויות ומבחינתה קשישים, האוכלוסיות המוחלשות, כאשר במשך השנה מי שנותן להם את השירות ומי שמטפל בהן ביום יום, אלה הם אותם אמבולנסים פרטיים שנותנים את השירות למוסדות הגריאטריים ולבתי אבות ובכלל. אני חושב שחלק חשוב מהשינוי שצריך לקרות לקראת הגל השני שבו אנו נמצאים כרגע הוא השילוב של אותם גורמי רפואה מקומיים בכל רשות ורשות והשילוב שלהם בתוך החמ"ל העירוני ובמענה לאותם צרכים של האוכלוסיות, הכללית ובמיוחד האוכלוסיות המוחלשות. זה יכול לפתור גם את מה שאמר קודם יועץ הבריאות של עיריית ירושלים, זה יכול לפתור בעיות של רשויות נוספות רבות, במיוחד בערים חלשות, במיוחד במגזרים מסוימים שהם לא בערים הגדולות ולתת מענה רחב לשיתוף הפעולה ולטיפול המקומי. מה שצריך זה בעצם לקבל את ההחלטה על השילוב, על ההכשרה ועל החלק שלהם גם ברמה של ההתארגנות הלאומית ובהנחיות מד"א לשטח, לרשויות, וכמובן כל רשות ורשות, האנשים שלה, יצירת קשר אתנו ועם הגופים המקומיים שנמצאים אצלה בעיר ובשטח השיפוט שלה. תודה רבה. ראשי הרשויות שמעו ואני מניחה שמכאן זה בינך לבינם. אני רוצה בבקשה התייחסות של מרכז השלטון המקומי. מי נמצא אתנו ב-זום ממרכז השלטון המקומי? מירה, חובב ורות דיין נרשמו לדיון או לפחות הוזמנו. מירה סלומון נמצאת אתנו? תבדקי כי אני ארצה התייחסות של השלטון המקומי. מתוך כל מה ששמענו גם מקריית שמונה וגם מירושלים, אין שאלה שראשי הרשויות נמצאים בחזית, צריכים לתכלל את הכול וברור לנו שהם פועלים בכל הגזרות, לא רק בהיבטים האפידמיולוגיים של הקורונה ואיתור החולים אלא גם אנחנו רואים את הטיפול שלהם בכל הסוגיות האחרות אתן הם מתמודדים בשגרה אבל מקבלים אותן ביתר שאת בעת הזו. לכן אני רוצה לשמוע מפיקוד העורף, במיוחד בסוגיות של תמיכה,

סיוע מול אוכלוסיות קשות, להגיע לאנשים שמה לעשות, בתקופה הזו הם קצת נסתרים מן העין כי הם נמצאים בבידוד לא בהכרח בידוד בגלל המחלה אלא מטעמים אחרים כמו קשישים שנמנעים מלצאת ואני אשמח לדעת איך פיקוד העורף ערוך להתמודדות ולסיוע לרשויות המקומיות. פיקוד העורף. שלום. אני אגע בכמה דברים שאנחנו עושים ואני אתייחס גם לשאלתך.

מעבירים מסרים של משרד הבריאות בתיאום. נמצאים בהדרכה והסברה בעיקר ברשויות יותר קשות או כאלו שהן עם תחלואה יותר גבוהה. העבודה בשטח מתבטאת בחלוקת עלונים, תליית כרזות,

בנוסף הופעלו אקלרים ב-19 רשויות והמספר הולך

במקרה ראינו הבוקר אני כבר נחשפתי אליו אתמול בערב דוח

בבתים. ברור לנו שהנגיף לא צמח בבית אלא הוא בא מאיפה שהוא וכל אחד הכניס אותו פנימה.

מבודדים בצורה יותר יעילה את הנדבקים השונים. אני רוצה לדעת היכן אתם בתמונה כי אני קיבלתי פניות מראשי רשויות שרוצים להוציא אזרחים

אני יודעת שלא לכך התכוונת אבל לטובת מי ששומע אותנו, זאת לא בושה להיות חולה אבל התפיסה הציבורית היא שהם צריכים להתבייש ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מפרקים אותה. חלק מזה, אנשים לא מזמינים בדיקות הביתה כי

את הבן

מתאמים אתו את השעה, אוספים אותו בשינוע - פיקוד העורף אחראי גם על השינוע עד למלונית קליטה במלונית ובסופו של דבר הוא ישב במלונית

פלטפורמה נוספת אבל אנחנו לא משרד

משרד הבריאות צריך לתת את החותמת גם כשהוא יוצא וגם כשהוא רשאי לחזור. מי שצריך ללחוץ

בכל התהליך הזה עשינו כל מאמץ במסגרת פיקוד העורף ומשרד הביטחון כך שיהיה קצר ויעיל אבל אם

הוא לא זה שמזין, אני לא יכול להחליט כי אני לא יודע שאותו אדם קיבל

ובטח אסור לי להוציא בן אדם בטעות שאין לו אישור של משרד הבריאות

את זה כסיוע למשרד הבריאות הגם שהעניין הזה הוא לא רפואי נטו. אני אקצין ואומר שהוא לוגיסטי במידה

שבו ותאמרו מה המנגנון היעיל ביותר. יש לכם את פיקוד העורף כדי לעשות את זה.

אני יושבת ושומעת ואת יודעת מה? יש לי הרגשת דז'ה וו והרגשה של שבר

אני לא מסכימה אתך עם הקיצוניות ואני חולקת עליך. אני חושבת שנעשו דברים ואני רוצה לתת כאן דוגמה. הכי טוב מראה עיניים. אני מזמינה אותך לעיר תל אביב,

אבל אני מזמינה אותך לעיר תל אביב כדי לראות את המשל"ט המשולב שיש שם ולראות את העבודה

אם אנחנו נמשיך בקצב הזה, לא נגיע לזה.

אני מבקרת שם אחת לשבוע ומדברת אתם.

בגל הראשון הוא היה

אין ספק שרשות מקומית היא לבנת יסוד. צריך לתת לה יותר סמכויות אבל היא גם צריכה לקחת את האחריות. כלומר, אם בסוף אנחנו נשכיל

איך הרשות מקבלת את האינפורמציה?

אנחנו יודעים שאם הרשות לא מקבלת את הנתונים והיא לא זאת שיכולה להמליץ על ההוצאה שלהם, אז איך אנחנו עושים את זה?

קודם כל, כבר עשינו את זה ועושים את

זה לא משהו חדש שאנחנו ממציאים עכשיו אבל צריך בחזרה להירתם תחת האלונקה ולא שיהיה נוח לכולנו שמישהו אחד ספציפי מאגד את הכול ביחד.

למל"ל יש גבולות מסוימים. על איזו אכסניה את

שיעשו להם את החיים פשוטים יותר כדי שהם יוכלו להתמודד מול האוכלוסייה ולסייע במערך הזה כי היום הם רודפים גם אחרי הנתונים ואחר כך גם אחרי האוכלוסייה.

אנחנו דרשנו לטובת המלונות הבאים שאנחנו

דרשנו תקציב נוסף. אנחנו מציגים בצורה מפורטת כל מלון וכל

שמעת?

בגמר השלב הראשון עשיתי חושבים, בניתי סקר ועליו ענו 140 קציני ביטחון, סקר ארוך שיפורסם כמאמר,

כון אבל אני אשמח אתה תתייחס יותר לנתונים ולעובדות ואת הפרשנויות תשאיר. אנחנו נקרא בדוקטורט שלך. אני אתן לך את הנתונים. מה, לא נעים לשמוע מהשטח? להיפך.

הנקודה הראשונה שהוא העלה, זו נקודה שעלתה כאן על השולחן ואמרנו שנפנה אותה למשרד הבריאות, וזה בהקשר של העברת נתונים לרשויות המקומיות. נקודה חשובה.

להתחיל עכשיו לפרש מי באגו, אנחנו לא שם. את זה אפשר לעשות בשיחת חולין על קפה פה במזנון. אני מצטער, אני אנסח את דבריי שנית. יש כאן עניין של איך מנהלים משבר מהסוג הזה. יש כאן הרבה מאוד גופי ביצוע ולכל גופי הביצוע האלה יש רצון טוב להשפיע. פיקוד העורף מסתער קדימה על כל הדבר הזה, משרד הבריאות עובד שעות נוספות, העיריות עובדות בטירוף. ממש בטירוף. אנחנו לבנת יסוד. אין גורם מתכלל שאומר בוא ניקח תוכנית, נבצע תוכנית הוליסטית על התוכנית הזאת ונראה מי בעל הסמכות ומי מבצע את הדברים האלה. ירושלים מבצעת פעילות ענפה, תל אביב מקימה חמ"ל, רשות מקומית כזאת ואחרת אבל אין גורם מתכלל למשבר הזה. היה לנו בעבר את רח"ל וכרגע אין גורם מתכלל. כל אחד עושה כמיטב הבנתו וזה לא נכון. כאן צריך לבוא ולומר שזה הגורם,

זו אחריותך, תטפל בזה, משרד הבריאות, בוא תעשה את הדברים האלה. בואו נסייע לאוכלוסייה כמו שצריך. לדוגמה המידע של כמה חולים יש לנו לפי חלוקה לשכונות הועבר אלינו רק לפני שבוע. פיקוד העורף פתח לנו את המפות שלו והיום אנחנו יודעים לזהות את השכונות הכתומות. אם אני כלבנת יסוד נמצא בשטח, אני צריך גם כלים לטפל בדבר הזה. זה אומר שאני צריך לפנות לאוכלוסייה. זאת אומרת, אתה לא מעודכן על בסיס קבוע. אתה אמרת משהו חשוב. אתה קיבלת נתונים נכונים ללפני שבוע. זאת אומרת, אתה כרשות מקומית לא יודע מה קורה לך על בסיס יום יומי? היום אני יודע. אני יודע מספרים. אני לא יודע כתובות. אמרת שקיבלת לפני שבוע. לפני שבוע לא ידעתי. מתי קיבלת? ידעתי כמה יש בכל העיר אבל לא לפי שכונות. עכשיו אתה מקבל כל יום עדכון?

יש לי מערכת של פיקוד העורף. אם תרצו שאני אשתף אותה תעשו לי שיתוף מסך ואני יכול לשתף ולהראות לכם את המערכת איך היא נראית. חלק מהרשויות פתוחות למערכת הזאת וחלק מהרשויות, עדיין אין להן את המערכת הזאת. מה נותנת לך המערכת הזאת? היא נותנת לי תמונת מצב של הרשות שלי, כמה חולים יש לי ברשות, מה המגמות שקורות, כמה הדבקות. היא נותנת לך מספר בידודים? נושא בידודים הוא בעייתי כי בידוד זה משהו שהבן אדם וולנטרית מכניס את עצמו. אם הוא לא מכניס את עצמו וולנטרית למעט הבידודים של השב"כ, שהשב"כ מזהה - אנחנו לא יודעים. לכן אנילא מסתמך על כמות הבידודים. אבל הבידודים של השב"כ כאשר הבן אדם קיבל הנחיה להיכנס לבידוד, את זה יש לך? אנחנו יודעים. אנחנו מקבלים, כן.

לפחות זה כבר עובר. בסדר. עדיין נושא הבידודים הוא נושא מאוד בעייתי. זה ברור. זה הוצג גם קודם על ידי פיקוד העורף ואנחנו הבנו את המורכבות ואיך זה עובד. הדבר שקשור בתוכנית לאומית, בבנייה של תוכנית לאומית, נקרא תקווה. תקווה לאזרח. מכיוון שאנחנו רואים את האזרחים שלנו בעיר בקרבה הגדולה והאינטימית, מכיוון שאנחנו רואים מה אנחנו חווים בכל הנושא שקשור לארנונה כי זה מושלך על ידי העסקים, על ידי הציבור ועל ידי המובטלים האזרח צריך תקווה. אם תבוא תוכנית לאומית שאומרת,

אנחנו במשבר כזה, שלב א' יהיה כזה, שלב ב' יהיה כזה, עם תוכנית מפורטת כלכלית, תוכנית הוליסטית שרואה את כל התמונה לאזרח תהיה תקווה והוא ישתף פעולה. נכון להיום אנחנו מתמודדים התמודדות יום יומית, דוחפים קדימה, האזרח לא רואה את זה. האזרח לא רואה את הפעילות שלנו. הוא מרגיש את המצוקות שלו. הוא חייב לדעת שיש לו איזושהי תקווה. שאלה אחרונה. זה מאוד חשוב עכשיו כי פקחי העירייה קיבלו סמכות לתת דוחות על אי עטיית מסכה. האם אתם מעבירים לפקחים הדרכה? יש שם סוגיות שמאוד חשוב להבהיר אותן, לגבי אנשים עם מוגבלויות ונשים עם מחלות רקע וכולי. התשובה היא כן. אתה יודע שלפקחים יש שיקול דעת. הוא לא חייב לתת מיד את הדוח אלא הוא צריך להפעיל שיקול דעת.

הם מעבירים הדרכה. אנחנו מעבירים הדרכה. לפקחים יש שיקול דעת. מכיוון שהמתח אצל האזרחים עולה, אנחנו לא באים עם נבוט. הרעיון הוא לייצר תקשורת חיובית ולא ללכת בתקשורת שלילית. יחד עם זאת, מי שמגיע לו, יקבל את הדוח. הפקחים פועלים על פי סמכויות שניתנו להם, על פי קורסים שהם עוברים. בנושא הזה אין לנו פשרות. זה עבר אתמול בכנסת. רק אתמול זה עבר. רק אתמול קיבלתם סמכות. אתם יודעים מה לעשות עם הסמכות הזאת? הסמכות הזאת עוברת דרך היועצת המשפטית והיא מעבירה את זה לפיקוח העירוני ואומרת להם בדיוק מה לעשות. חברת הכנת שאשא, ברשותך. לצערי אני לא מכירה את האדון אבל יש כאן אמירה בעייתית מאוד. העניין הזה של התכלול על ידי מל"ל הוא בפירוש קיים ולא רק שהוא קיים אלא השלטון המקומי, ראשי הרשויות המקומיות, אצלנו בלי סוף ושותפים לכל החלטה ולכל עניין ודבר. עם כל הכבוד לרח"ל, ויש לי המון כבוד לרח"ל, בעניין הזה זה פחות רלוונטי וצריך לומר את זה. לצערי אנחנו רואים את הדברים. אני מכירה קצת את הדברים ויש לנו נציגה של השלטון המקומי שתישאר אתנו על הקו כי אני ארצה שהיא תתייחס לנושא הזה. הגיע הזמן שנשחרר כמה מיתוסים מהשולחן הזה. משרד הבריאות צריך לצאת ואני מאוד מאוד רוצה את ההתייחסות שלו. בבקשה, נמצאת אתנו אנה. עלו כאן מספר נקודות מאוד משמעותיות. נקודה אחת היא הנושא של העברות מידע לרשויות המקומיות. הנקודה השנייה היא כל ההתמודדות שהציג פיקוד העורף שאתם בסופו של דבר דרך הקופות - או תסבירי לנו איך אתם עושים את זה נותנים את החותמת או את האישור להוציא חולים מאומתים למלונית. אני רוצה להבין איך זה נעשה ומה הקריטריונים או מה הרעיון שעומד מאחורי העניין הזה. הנקודה השלישית היא העניין של הנחיות, הנחיות ברורות גם לרשויות וגם לציבור. הציבור לא יודע מה עושים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות של אנשים חסרי אונים ואני מניחה שכשהם פונים לרשויות, גם שם לא תמיד הם מקבלים תשובה. יש אלי הרבה פניות של אנשים שאמרו שהם פנו לעירייה ואמרו להם לפנות למשרד הבריאות ואז מתחיל הפינג פונג הזה. הנקודה הרביעית היא הנושא של הסברה. בקיצור, תתחילי ואנחנו תוך כדי נתקדם בדיון. הם עושים ועושים עבודת קודש.

אני עובדת במשל"ט של משרד הבריאות, במכלול רשויות ואוכלוסיות מיוחדות ולא סתם המכלול הזה קיים כחלק מהשדרה המרכזית של ניהול המשבר. זה בעצם מכלול שמתעסק בצרכים של רשויות מקומיות ושלטון מקומי ובעצם בנושא של אוכלוסיות מיוחדות ואוכלוסיות פגיעות, ואלה דברים שהועלו. מבחינתנו כן יש כתובת ברמת משרד הבריאות שהיא כתובת מתכללת יחד עם גורמים נוספים כמו מל"ל,

לשכות מחוזיות, קופות חולים ובכל נושא מטפל מי שרלוונטי אבל מבחינתנו אנחנו הכתובת שהיא התכתובת המתכללת לצרכים שונים שנכנסים תחת הקטגוריה של שלטון מקומי.

איזושהי אמירה כללית.

חשוב לי לומר לגבי מה ששאלת בנושא העברת מידע. מחודש מארס קיים נוהל העברת מידע משותף למשרד המשפטים, למשרד בריאות, למשרד הרווחה ולמשרד הפנים. במסגרת הנוהל הזה 170 רשויות מקומיות מקבלות מידע פרטני על חולים, על מבודדים, על בדיקות, דיווחים על שכונות. למה רק 170 רשויות? אנה לרנר

מכיוון שמדובר כאן במידע שהוא פרטני,

מספר טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים וכן הלאה, נדרש תהליך שנקרא חתימה על טופס 7א של אבטחת מידע. ברגע שרשות חותמת עליו, היא מקבלת את המידע הזה פעמיים ביום בתוך כספת מאובטחת. הפצנו את הנוהל הזה אין סוף פעמים. אני באופן אישי מטפלת. בחודש מארס טיפלתי ועכשיו זה פחות קורה בעצימות הגבוהה. כל רשות ביקשה, באמת תוך מספר שעות אחרי חתימה על הטופס היא קיבלה אישור לקבל את הנתונים האלה. אני קצת לא מבינה למה יש כאן איזשהו פער בין הדוברים מכובדים שדיברו לפני. אם הם לא מכירים את הנוהל, אנחנו נשלח שוב לכל אותן רשויות - כפי שכבר עשינו לפני חודש ולפני חודשיים - שלא חתומות על הנוהל כדי שיכירו שיש נוהל. חשוב לי לומר שיש עוד שני דברים בעולם של העברת מידע וחשוב שהוועדה תכיר. בעולם של העברת מידע יש אפשרות לרשויות להיכנס למאגר הנתונים שלנו ולצפות באמצעות מורשי גישה בעצם בדש-בורדים עירוניים. דיבר כאן דוקטור חורש מעיריית ירושלים והוא יכול להעיד שבעצם עיריית ירושלים יש לה גישה למאגר הנתונים שלנו. אם כן, טופס אבטחת מידע כנדרש. הם בעצם יכולים לשחק במערכת שלנו עם הנתונים

אין איזה שהם נתונים שאנחנו מוציאים והם לא יכולים לראות. בימים האחרונים אנחנו עובדים בקצב שיא כדי להקים איזשהו דש-בורד לאומי שבעצם יהיה לרשויות המקומיות, כמו שיש דש-בורד פקע"ר, יש דש-בורד קופות חולים וכן הלאה. דש-בורד מיועד לראשי רשויות. הם יוכלו להיכנס בבוקר ולראות לא רק ב-פוש של שליחת קובץ קשיח את הנתונים שנמצאים ברשות אלא משהו הרבה יותר אינטר-אקטיבי שבאמת יכול לסייע בקבלת החלטות.

כל הרשויות שהן רשויות שאנחנו שמים אותן כרשויות כתומות ואדומות, מקבלות מייל פעמיים בשבוע, למייל של ראש העיר, בו יש להם בעצם מדריך פעולה, כיצד יש לפעול, דף הנחיה לראש הרשות איך להשתמש בנתונים ונתונים אגרגטיביים של כל שכונה שיש בה מעל 2,000 תושבים ומעל 15 חולים כלומר, הנושא של הגנת הפרטיות הם מקבלים פוש לתוך המייל שלהם בבוקר כדי להבין את תמונת המצב. אני חושבת שבהיבט של העברת מידע בסך הכול המצב הוא טוב. כשאת אומרת שאתם שולחים דף פעולות, זה דף פעולות כללי או דף פעולות נקודתי או גם וגם? אנה לרנר זכות אני אומר שבעצם יש שני מישורים. מה שאנחנו שולחים במייל, זה בעצם איזשהו מדריך תקופתי אותו אנחנו מעדכנים מדי תקופה שהוא ייעודי לרשויות מקומיות. אם תרצו, אני יכולה לשלוח לכם. אני אשמח שתשלחי לוועדה. אנה לרנר זכות בשמחה רבה. זה מדריך שהתחיל לצאת בחודש מארס וכל פעם הוא עובר שדרוג גרסה, מופץ לכל הרשויות, בווטסאפים, במיילים, דרך מרכז השלטון המקומי,

כל גורם שאנחנו יכולים להפיץ דרכו. במדריך יש פירוט, נכון לעכשיו מה ההנחיות, ההסברה, המקומות. ברמה השנייה. ראשי הרשויות שמקבלים, שהן רשויות כתומות ואדומות, הם מקבלים מייל לתיבת המייל שלהם ויש דף שהוא לא על נתוני הרשות אבל דף שבעצם לוקח יד ביד ומסביר איך אפשר להשתמש בנתונים אנחנו שולחים. אני אתן דוגמה. מפת חום לפי שכונות. אפשר לראות איפה יש נקודות אדומות שהן נקודות בהן יש תחלואה גבוהה. זה לא מראה באיזה בניין יש את התחלואה אבל זה מראה שלצורך העניין בשכונה איקס צריך עכשיו לעשות הסברה ממוקדת או לעשות אכיפה מסוג מסוים וכן הלאה. זה בדף שמצורך לנתונים הפרטניים קונקרטיים שכל ראש רשות מקבל ויש הסבר לפעולות שניתן לעשות ופירוט אנשי קשר שאפשר לפנות אליהם גם ברמת מטה משרד הבריאות וגם ברמת מחוזות. אני אשלח לוועדה דוגמה ותראו רשות ואיך היא מקבלת את הקיט הזה וגם את המדריך התקופתי שמפורסם.

הנקודה הזו ברורה. אנחנו רוצים בבקשה התייחסות לסוגיה של המלוניות, איך מפשטים את התהליך כדי שנוכל לתת מענה יעיל. אנה לרנר זכות לפני שאני צוללת לנושא של המלוניות חשוב לי לומר שמעבר למדריכים תקופתיים, יש גם קשר שוטף לרשויות מקומיות עם רופאים מחוזיים ולשכות בריאות וממונה שעות חירום של מחוזות משרד הבריאות והם נותנים מענה שהוא יותר קרוב לשטח ואז הדברים עוברים למשל"ט שלנו. במהלך התקופה האחרונה עשינו איגום של ההנחיות בהתאם לצרכים שעלו מרשויות מקומיות ואפשר לפרט. דיברו כאן על נושא של הסברה מקומית בחברה החרדית. מישהו העלה את זה ואני אתייחס לזה. בסוף השבוע האחרון היה ממש מיסוד מאמץ בנושא של הסברה, גם בעלונים של שבת, גם במכוניות שעברו וגם בכרוזים כדי למשל להסביר את החשיבות של ביצוע בדיקות. כלומר, זה צורם שמותאם פר שטח, פר רשות. זה נושא שהוא

באסטרטגיה שלנו ויש עוד דברים שאנחנו מקדמים כמו למשל התמודדות דרך אשכולות אזוריים, פחות עבור רשויות שכן תחת אשכול וכן הלאה. ספציפית לגבי המלוניות. תכף שרית יערי שנמצאת כאן תתייחס לשאלה מדוע קופת החולים היא בעלת הסמכות והחשיבות של זה. כן חשוב לי לומר שהסיפור של חבי בידוד לא חולים, בעצם בגל הראשון, כמו שטליה הסבירה, היה נוהל יחד עם משרד הפנים שבעצם חבי הבידוד יועברו דרך הרשות המקומית, אגף הרווחה ברשות המקומית שמקבל מידע פרטני מאתנו למתחמי בידוד. למתחמי הבידוד האלה אל תתפסו אותי במילה בסך הכול הופנו משהו כמו 117 אנשים בעלות של כחצי מיליון שקלים. מבחינת חבי הבידוד, כלומר, מבודדים שאינם יכולים לשמור על תנאי הבידוד שלהם בביתם, בגל הקודם, עכשיו פיקוד העורף מנהל את זה והם ייתנו כאן את הנתונים,

בסך הכול 117 אנשים הגיעו לשני מתחמים ייעודיים שנפתחו.

מבחינת הביקוש, לא ראינו שיש ביקוש מאוד גבוה מצד הרשויות ומצד התושבים לדבר הזה. נותנים אפשרות לתושבים לבחור?

המתחמים האלה, מבחינת הרציונל שלהם,

הם יכולים לומר שהם מבקשים ואז יש בחינה של הגורם האחראי,

עכשיו פיקוד העורף אבל בעבר משרד הפנים והרשות המקומית, בוחנים האם זה נכון וככל שכן, אני מכירה שרוב הבקשות כל הבקשות לבידוד מחוץ לבית, אושרו. את רוצה שאתייחס לנושא ש

הם לא יוכלו לצאת למקומות העבודה. מה קורה עם מענה בנושא הזה? ההנחיות שלנו הן שמיד שקופת החולים מקבלת תשובה חיובית לגבי מבוטח שלה, האדם החולה מקבל שני טלפונים

פרופסור רוני גמזו,

האוכלוסייה הייתה שייכת לחמישה משרדי ממשלה, בכל זאת הוא אמר להם שבו בצד, אני מנהל את

למה אני צריכה להיכנס בשרשרת הזאת? משרד הבריאות קיבל הודעה על אדם שרוצה

שהוא יסיע אותו ישירות, שיוציא אמבולנס ויסיע

אני רק אומר לכם כבר מראש גם משום העיתוי שאנחנו נמצאים כרגע בדיון וגם משום שברור לנו שיש כאן סוגיות כבדות משקל שעוד ידרשו גם בירור אחרי הדיון הזה אנחנו נקיים דיון המשך על הסוגיות שעלו כאן מבחינת ההתמודדות והתפקוד של משרד הבריאות, מבחינת מהירות התגובה

גם בגין היעדר הכנסות בגלל הקורונה,

לא התקבלה הכנסה מרשות חניה ולא התקבלו עוד

הנושא של סיוע לרשויות בהבראה וגם הגמישות של חשבים מלווים שצריכים להתחשב בצו השעה ולאשר דברים שקשורים באופן ממוקד להתמודדות

הנושאים התקציבים האלה,

דוח רבעון א' הוא מינואר עד מארס, דוח רבעון ב' הוא מאפריל עד יוני, וברגע שאנחנו מתחילים לקבל את הדוחות של הרשויות המקומיות, את דוח רבעון ב', אנחנו

בשנה שעברה זכיתי לשחרר לו כ-30 מיליון שקלים. הוא מדבר נכון ואני בעוד רגע אסביר איפה הוא צודק. אני מדבר עכשיו על דוח רבעון ב' של 2020. את זה הבנתי. לאן אתם משווים אותו? אני משווה ברמה הכי בסיסית את דוח רבעון ב' 2020 לדוח רבעון ב' 2019 ולדוח רבעון ב' 2018. לא על זה מדבר ראש עיריית קריית שמונה. לא על זה הוא מדבר. אני עכשיו אומר על מה הוא מדבר. לצד הסיוע התקציבי הזה שאנחנו לא יודעים לאמוד אותו, לכן אני שם אותו בצד, יש עולם של סיוע תזרימי.

המדינה משרד האוצר, משרד הפנים והמשרד להגנת מהסביבה העמידה 2.8 מיליארד שקלים לסיוע לעסקים שעבר דרך משרד הפנים ועבר לרשויות המקומיות, זה סיוע תזרימי.

הרשות המקומית נתנה הנחה לעסקים ובגין אותה הנחה/פטור, היא קיבלה כסף ממשרד הפנים. היא לא הרוויחה שום דבר, היא לא הרוויחה שום דבר על גב המשרד, היא קיבלה כסף בגין הנחה או פטור שהיא נתנה. זה סיוע שהוא תזרימי. הוא לא סיוע תקציבי כי התקציב נשאר אותו הדבר. אני אציין שהסיוע הזה ניתן על בסיס דוחות מבוקרים, דוחות שרואה חשבון בא וביקר. הדוחות האלה הם דוחות של 2018. טרם בוצעה בקרה על דוחות 2019. ראש הרשות צודק. יש פערים וכמובן בגלל התקופה,

היה חשוב לנו ליצור מתווה שהוא מסייע לפחות לרוב, לעיקר, ולכן גם שמנו תקציב בצד של מעל 200 מיליון שקלים לתיקוני רישום,

אם יש לי עסק ונתתי לו הנחה או נתתי לו פטור מארנונה אבל הוא לא רשום אצלי, אני, הרשות המקומית, במקום שמשרד הפנים השתמש,

אז אין בעיה, הרשות המקומית ממלאה דוח, הדוח הזה ייבחן על ידינו ואנחנו נשפה היכן שהיו טעויות. אני רוצה לחדד כדי שנדע, גם אתה וגם אני, שהבנו נכון וגם מי שצופה בנו. זה אומר שבעצם על אותה דלתא שמדבר ראש עיריית קריית שמונה וראש עיריית קריית שמונה זה קייס סטאדי, מבחינתי זה נכון לגבי כל רשות בין מה שהוא היה צריך לקבל אם הייתם מבקרים את הדוח של 2019 לבין זה שביקרתם את הדוח של 2018, הוא דיבר על 700,000 שקלים, אם אני זוכרת נכון. הוא יקבל אותם? זה יכול להיות גם סכום אחר. אתם תבדקו אבל את הדלתא הזאת הוא יקבל? ברשותך, יש שני פערים. התשובה היא כן. כן באופן שניתן ואני אסביר את ההסתייגות. יש שני סוגים של סיוע. סיוע אחד הוא תיקון רישום. רשות מקומית כתבה א' במקום של ב' בטעות ובאמת יש לה עסק והכול בסדר. סיוע שני הוא עולם של תיקון עיוותים. לדוגמה, יש רשויות שהן בבנייה מאוד גדולה ונבדק 2018 אבל בין הבדיקה של 2018 ל-2020 כבר הספקתי לבנות עוד הרבה עסקים. התקציב שלי הוא תקציב מוגבל. הבחינה נעשית בימים אלה ואמורה להסתיים עד סוף החודש הזה. אין לי עדיין נתונים על כמה הבקשות.

אם יש לי נניח כ-250 מיליון שקלים אבל הדרישות האמיתיות הן על סך 500 מיליון שקלים, זו שאלה שאני במשרד הפנים, במשרד האוצר, נצטרך להתמודד עם השאלה הזאת. מגייסים את הכסף כדי לתת לרשויות את השיפוי הריאלי שמגיע להן כי בסופו של דבר אנחנו רוצים אותן עומדות על הרגליים ולא קורסות תחת הנטל.

כמה הוא אמר שיש לו בקופה לשיפוי? 200 מיליון שקלים. והבקשות בגובה 500 מיליון שקלים?

הוא אמר שאם תהיה מציאות שיש לו רק 250 מיליון שקלים ונניח אנחנו רואים בבדיקה שצריך להחזיר 500 מיליון שקלים, הם צריכים לשבת ולדון. כמה יש לו עכשיו? עכשיו בודקים את זה. עד סוף החודש הם ידעו. בהזדמנות זו. יש רשויות שמקבלות מענקי איזון, שזה סיפור אחר. איך אתם מתייחסים לזה? אלה רשויות יותר חלשות. האם שם יש עדיפות? מענקי איזון הן צריכות לקבל בלי שום קשר לקורונה. אני רוצה שהם ייתנו לי את התוספת של הקורונה. יש רשות שאפריורי היא יותר חלשה. תל אביב מול קריית שמונה. הבנתי את השאלה ואני אשמח לענות עליה. קודם כל, ככל שיהיה פער והסכום שיש אצלנו במשרד הפנים הוא נמוך מהסכום המתבקש, זה יובא לדיון בין משרד האוצר למשרד הפנים, למי שצריך, כדי לראות איך מסייעים כשהרצון של משרד הפנים ברור והוא לסייע ב-100 אחוזים ולא שקל פחות. את זה אני כבר אומר על השולחן. לעניין ההערה. ברשותך, אני לא מכיר אותך, אז אני לא יודע איך לפנות אליך. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. נותק הקשר. זה מאוד חשוב כי 100,000 שקלים לעיר קטנה, היא חיה על מענקי איזון, זה סכום חשוב. הוא אמר שיש לו 250. אין לו את התמונה הכוללת של כמה הם יצטרכו לשפות. הוא אמר שאם יהיה פער, ייחשבו את זה. השנה הזאת תהיה קטסטרופלית.

אני לא מטפל בנושא באופן ישיר אבל אני קשור אליו אחד לאחד גם בדיון התקציבי. זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב לנו. מאוד חשוב לנו. אני אדע אותו ב-31 ביולי. אנחנו התחייבנו שניתן תשובות וזה גם הרצון שלנו והשאיפה שלנו. אני מקווה שזה עונה על ההערה הזאת של ראש עיריית

נושא נוסף שאני רוצה להעלות זה נושא הסיוע של ה-200 מיליון שקלים לרשויות המוחלשות. כאן אומר ראש עיריית קריית שמונה שניתן מענק לרשויות מוחלשות, המענק הזה ניתן לרשויות מסוציו 1 עד 3, והוא בסוציו 5, ולכן הוא לא קיבל את המענק. על זה אני אומר את הדבר הבא. הסיוע הזה אכן ניתן לרשויות מוחלשות. הייתה הגבלה של תקציב. אם היה לי מיליארד שקלים, כמובן יכולתי להכניס יותר רשויות אל תוך החלוקה. החלוקה בוצעה על בסיס קריטריונים. לכתחילה ההקצאה הייתה רק לרשויות בדירוג סוציו אקונומי של 1 עד 3 ותו לא. לאחר דין ודברים מול משרד האוצר, הצלחנו להביא תוספת של תקציב עם סיוע מבחוץ, תוספת של תקציב אל תוך עולם החלוקה הזה. ברגע שהצלחנו להביא תוספת, הכנסנו אל תוך החלוקה גם רשויות מסוציו 4 עד 6 אבל לא את כל הרשויות. זאת אומרת, הכנסנו רשויות מסוציו 4 עד 6 אך ורק אם חיוב המגורים ברשות המקומית הייתה מעל גובה מסוים. מה זאת ההגדרה הזאת? אנחנו לא מכירים את ההגדרה הזאת. אני אסביר. הרשות גובה את הכספים ולא אומרת שלא תגבה מהתושבים אלא ניקח את זה ממשרד הפנים. כשיש גבייה טובה.

לא.

אסביר. מה זה 4 עד 6 שיש להם אחוזי גבייה מגובה מסוים. תסביר את זה אחרת ממה שאמרתי. לא אחוז גבייה. אחוז חיוב. אני אסביר את ההבדל והדיוק הזה הוא דיוק חשוב. הסיוע של ה-2.8 מיליארדי שקלים ניתן כנגד

או הנחות לעסקים. זאת אומרת, רשות עם הרבה עסקים תל אביב, רמת גן, פתח תקווה כמובן שקיבלה הרבה יותר סיוע מרשות בלי עסקים בכלל כמו רכסים,

טובה זנגריה וכדומה. הסיוע הוא סיוע תזרימי ולא תקציבי. זאת אומרת, אני סייעתי, למי? ב-2.8 מיליארדי שקלים סייעתי לרשויות עם עסקים, סייעתי תזרימית לרשויות שיש להן יותר הכנסות מעסקים. רשות עם הכנסות מעסקים היא רשות בקורלציה חזקה יותר מרשות בלי עסקים. לכן המענק הזה לרשויות מוחלשות נועד לא כסיוע תקציבי אלא הוא נועד כסיוע תזרימי ולמי? לרשויות חלקות שאין להן עסקים.

עכשיו ממש הצלחת לבלבל אותי. לפני רגע אמרת שאתה נותן את הכסף למי שיש להם הרבה מאוד עסקים וככל שיש להם יותר עסקים, הם גם יקבלו יותר. לא. אלה שתי קופות שונות. עכשיו אתה אומר לי בדיוק הפוך. מה כן? איפה האמת? אני אסביר. האמת בשניהם. כשאתם מתחילים לדבר אתי ככה במעגלים, אני כבר מבינה שאת התשובה אני לא אקבל.

תעשה לנו את זה פשוט. אני רוצה להבין. הרי אנחנו מדברים על סיוע ליישובים חלשים. דיברתם על 1 עד 3, מתחתם את זה ל-1 עד 4. הצלחתם לייצר מציאות של 4 עד 6. נכון?

מבחינתי רשות שיש לה חשב מלווה, היא רשות מוחלשת אלא אם כן החשב המלווה שם הוא סידור עבודה ואם זה כך,

אני אסביר. חס ושלום אם נגיע למצב שחשב מלווה זה סידור עבודה. אני אומרת לך את זה בציניות כדי שנקבל

ברשותך, זו אמרה קשה.

אסביר. הסיוע שניתן לכלל הרשויות שקיבלו סיוע, יוצא שכרגע לפחות הוא סיוע תזרימי. המענק הראשון שניתן,

וראינו את זה בעיקר ברשויות עם הרבה מאוד עסקים. למה? כי הוא ניתן כנגד הנחות בעסקים.

הנחות בארנונה לעסקים. זה ברור. יש לא מעט רשויות שהן חלשות מאוד שלא קיבלו מה-2.8 מיליארד שקלים. למה הן לא קיבלו? כי אין להן עסקים. אבל אם אין להן עסקים, אז אין להן בעיות? לא, יש להן גם קשיים ובעיות. לכן ה-200 מיליון שקלים שאנחנו חילקנו חולקו בעיקר לרשויות מוחלשות, הווה אומר דירוג חברתי כלכלי של 1 עד 3 וכאשר מתחנו את זה קצת יותר ל-4 עד 6, אמרנו שאנחנו רוצים לתת לרשויות ב-4 עד 6, שהן החלשות ביותר. את מעירה הערה טובה. את אומרת שקיבלתי, אבל מה? רשות בהבראה עם חשב מלווה היא לא רשות חלשה? אני אומר שבאמיתי את צודקת וזה מדד נוסף וזה קריטריון נוסף שיכולנו לקחת בחשבון אבל לא נלקח בחשבון. האם בדיעבד זה משהו שהיינו שוקלים? אני יכול להגיד לך שדווקא כן. אבל האם זה קריטריון שאנחנו בשוטף משתמשים בו?

איך אתה קובע רשות חלשה? בין 4 ל-6, איך אתה קובע רשות חלשה אם לא לפי המדד הכי בסיסי של רשות שהצמדתם לה חשב מלווה כי היא נמצאת במצוקה תקציבית. את מעלה כאן שתי נקודות ואני אגיב על שתיהן. חשב מלווה לא מגיע בגלל מצוקה כלכלית. אני יודעת למה הוא מגיע.

אם יש סוגיות של העבר חס ושלום, לא מדבר בהכרח עכשיו, סוגיות של ניהול תקין או סיוע לקיום ניהול תקין יותר ברשות המקומית. אצלנו בקריית שמונה החשב המלווה גר שם כבר הרבה מאוד שנים. כרגע יש חשבת מלווה בקריית שמונה.

חשבת מלווה תותחית.

אני מכירה גם את הקודמים. היא מסייעת לרשות המקומית. אני נותנת את זה סתם כדוגמה, אבל יש עוד רשויות מקומיות כאלה שכבר הרבה מאוד קדנציות מתנהלים כך.

זה לא תלוי ראש עיר ולא תלוי ניהול תקין או לא ניהול תקין. אני מדברת אתך על מעל 10 שנים וגם מעל 15 שנים של חשבים מלווים שנמצאים שם. זה אומר שזאת רשות מקומית שמבחינה תקציבית עכשיו צריכה להתמודד גם עם הנטל של הקורונה ואתה הרי מכיר את ההתנהלות שם. אני מבין. אני רוצה לעשות כאן הפרדה. יש עניין של חשב מלווה. יש קורלציה בין העמדת חשב מלווה לחוסנה של הרשות המקומית. אני מקבל את זה במיליון אחוזים. אין על זה דיון. מה שאני כן רוצה לומר זה שבסופו של דבר תחת עולם של מגבלה תקציבית, אני לא בוחן את כל הרשויות החלשות, גם מבין הרשויות החלשות אני צריך לבחון מי הן החלשות ביותר מבינן.

אם היית מביאה לי עוד 50 מיליון שקלים לדוגמה, אז הייתי מכניס את כל ה-4 עד 6 או לפחות את כל סוציו 4 או סוציו 5. אני אפילו אדייק עוד יותר. ברשותך, הערה אחרונה בנושא מבחינתי אלא אם כן יש שאלות. סוציו 6, רק לסוציו 6 הכנסנו קריטריון נוסף של פריפריאליות. זאת אומרת, הקריטריון הולך

1 עד 3, קריטריון מסוים 5-4. למה לא הכנסתם גם ב-5? אני לא מצליחה להבין את העיוותים האלה.

מישהו יושב שם עם מפה ורואה מה מתאים לו ועושה התאמה של הקריטריונים למה שמתאים לו? אני יודעת שלא אבל אני מחדדת את האבסורד כי כך זה נשמע. למה בסוציו 5 לא חשב מלווה שהוא קריטריון, לא עיר שנמצאת בתוכנית הבראה שאנחנו יודעים טוב מאוד שעיר שנמצאת בתוכנית הבראה צריכה לעמוד באבני דרך, ברגע שהיא לא עומדת בהן הכול קורס. זה מגדל קלפים שקורס ושנינו מכירים טוב מאוד את הסיטואציה הזאת. בנוסף לזה, הם גם יושבים בציר פריפריאלי אבל להם זה לא נחשב אלא נחשב רק לסוציו 6. לא הצלחתי להבין את ההיגיון.

אסביר. את שואלת ממש שאלות חשובות ולכן אני גם רוצה לתת מענה. אולי זה ייקח קצת יותר זמן אבל זה חשוב. מענה צריך להיות פשוט וקצר. זה לא סותר. קודם כל, חשב מלווה ותוכנית הבראה, אלה עניינים אקסוגניים לרשות המקומית. ג'יסר א זרקא לא בתוכנית ההבראה והיא אחת הרשויות החלשות בארץ. קודם כל, חשוב לציין שזה לא המדד. זה מדד שהוא חשוב, זה מדד שהוא מעיד אבל הוא לא מדד שהוא מחייב.

נקודה שנייה שהיא חשובה היא הבחינה של הפריפריאליות היא רק לסוציו 6. זאת אומרת, בסוציו 4 ו-5 הסתכלתי רק על עניינים מסוימים ובסוציו 6 הסתכלתי על אותם דברים אך ורק לרשויות שבפריפריה הרחוקה. זאת אומרת, כביכול את העוגה שלי, ככל שהתרחקתי מ-1 עד 3, הקטנתי אותה. זה לא שרק רשויות בסוציו 6, הפריפריאליות, קיבלו דווקא. זאת לא הנקודה. ב-5-4, כולן עם מדד מסוים וב-6, לא כולן. הוספתי עוד תנאי סף שאתה חייב להיות פריפריאלי. זה בעניין של ה-200 מיליון שקלים.

את מעלה רעיון נוסף וחשוב על קריטריון של תוכנית הבראה. זה מה שאני רוצה, שתיקח את זה מכאן ותראה איך אתם עושים הכול כדי לעזור לרשויות שנמצאות בתוכנית הבראה, לרשויות שנמצאות תחת חשב מלווה, ואתה יודע מה? אני מוכנה להיות לארג'ית אתך, קח רק את הרשויות האלה שנמצאות בפריפריה. אני אפילו אחזק אותך ואני אומר שעוד לפני השיחה הזאת שלנו מלפני כחודש אנחנו כאגף בכיר תקציבים במשרד הפנים דנו, התחלנו לדון, בשאלה של איך אנחנו מתייחסים ליעדים של תוכניות הבראה בעולם של קורונה. אם אני מבקש שאתה תגבה 20 מיליון שקלים בשנה ובגלל המצב גבית 19.5,

זה אומר שלא תעמוד באבן הדרך? אנחנו בוחנים מדי יום ואנחנו בוחנים איך להתעסק בזה אבל חסר לנו דבר מאוד חשוב ואת זה נקבל בעוד חודש-חודשיים, את הדוחות הכספיים של הרשות המקומית כדי לראות מה גודל הפגיעה, האם כאשר תושב ביטל את הוראת הקבע שלו, האם זה אומר שחודש אחרי הוא לא יחזיר את החוב או האם זה אומר שזהו, הוא ביטל ולכו תפגשו אותי בבית משפט. זו שאלה חשובה. אלה שאלות שאנחנו דנים בהן יום יום וגם בסוגיה הזאת של רשויות בתוכניות הבראה ואיך דווקא להן ניתן לסייע, זו שאלה שאנחנו בוחנים כבר כחודש וחצי, מחודש אפריל-מאי.

אני אומר שה-200 מיליון שקלים חולקו על פי קריטריונים בצורה מסוימת ויש שנפגעו, ולא רק עיריית קריית שמונה, וזה נובע ממגבלה תקציבית. הנושא של סיוע לרשויות בתוכניות הבראה, זה נושא גם חשוב, גם בוער וגם משהו שאני רוצה לתת עליו יחד אתכם, גם יחד עם משרד האוצר,

זה משהו שהוא חשוב לנו. אנחנו לא רוצים לפגוע ברשויות המקומיות. ברשותך, אני רוצה לומר לו משהו.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי רוצה לומר לך משהו. הבנו. הבנו את דרך החשיבה שלכם. ברור לכולנו שקודם כל צריך לחזק רשויות שגם כך נמצאות במצב קשה, רשויות שהן בתוכנית הבראה או רשויות שמקבלות מענקי איזון כי אם רשות מקבלת מענק איזון, זה אומר שיש שם בעיה מסוימת כזו או אחרת. אני יודעת שמה שאתה אמרת לגבי ארנונה, זה נכון. רוב הכסף שם הלך לפורום 15 כי אלה רוב העסקים בארץ. צריך לחזק את החלשים ולא להפריע לחזקים. כך הייתי מגדירה את זה. אהבתי את ההגדרה. קח בחשבון שהשנה הזאת תהיה שנה מאוד קשה מבחינה תקציבית ברשויות המקומיות כי הרבה עסקים נסגרו, רוב הארנונה בעיר מגיעה מהם וזה הנתח המשמעותי. הרבה משרדים שהיו בבנייה, בגלל העבודה מרחוק, חברות עוזבות ואין ארנונה. זה כבר קורה. יש כבר הרבה שטחים משרדיים שלא מאוישים. שנת 2020 תהיה מאוד קשה לכל השלטון המקומי, לכל הרשויות, וכבר עכשיו צריך לתת על זה את הדעת ולהבין שגם אזרחים שמאבדים עכשיו את הפרנסה, הדבר האחרון שהם יעשו, הם ישלמו דוחות, ארנונה וכל השאר. אנשים ישלמו רק על הדברים החיוניים שהם לא יכולים להסתדר בלעדיהם. אתם כבר עכשיו צריכים להיערך לרבעון השלישי. אנחנו התחלנו את הרבעון השני ובשלישי תהיה קטסטרופה. אתם כבר תוכלו לראות את זה וכבר צריך להתארגן למענקים. אני מכירה רשויות מקומיות, במיוחד קטנות, שכבר מתקשות לשלם משכורות לעובדים כי אין להן הכנסה. קחו את זה בחשבון ותעשו בדק בית כי לצערי הרב זה כבר קורה. אני כבר לא מדברת על סיוע ברכישת ציוד מגן. אני יכול להגיב?

אני אספר לך אנקדוטה. בשבוע שעבר ישבתי במשרד האוצר ושאלתי יחד עם המנהל שלי מה הם אומרים על פעימה ב' של סיוע. לדעתי זה היה ביום רביעי. אמרו, לא, לא, לא נראה לנו שצריך. בתחילת השבוע כבר הבינו שצריך. זה דבר שאנחנו בוחנים מדי יום. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי, אני בשיחות יומיות גם עם חברי מועצה וגם עם עובדים ברשויות המקומיות, גם עם גזברים וגם עם ראשי רשויות. אנחנו רוצים להבין כדי לתת את התקציב בצורה חכמה ונכונה וגם כדי להביא כמה שיותר תקציב שהוא נכון וראוי למי שצריך.

אנחנו לגמרי שם, זה לגמרי מדאיג אותנו ואנחנו רוצים כמה שיותר תקציב שיועבר נכון כדי שנוכל לסייע.

חבר הכנסת ברוכי. אני רוצה לשאול שאלה. הבנתי מה שהסברת, שהסיוע התזרימי הוא לא תקציבי אלא הוא כנגד הנחות והפטורים שניתנו בארנונה. השאלה שלי היא האם לקחתם בחשבון במדדים השונים רשויות שיש בהן אחוז עסקים גבוה מתוך סך הארנונה שלהם. אם אתם נותנים להן את הסיוע, בעצם נתתם אותו לעשירים ולחזקים בעוד שהחלשים לא מקבלים. רשות שיש לה אחוז עסקים גבוה מתוך סך הארנונה שלה, היא בשוטף חזקה. יש לה אולי עכשיו איזושהי תקופה קשה אבל היא תתמודד עם זה. היא מול רשות אחרת שאחוז העסקים שלה נמוך וזה בעצם העוגן היותר חזק של הרשות. שתי הקופות שחולקו, קופה אחת חולקה כאשר הקריטריון העיקרי מול העיניים היה העסקים ולכן כפי שאמרה חברת הכנסת מלינובסקי זה ניתן לרשויות חזקות. הקופה השנייה ניתנה דווקא לרשויות שהן לא זוכות לאותו עולם של סיוע בשוטף מעסקים וכדומה. ברשותך אני אציין שאם תדבר עם עיריית רמת גן, גם ראשון לציון, גם הרצליה, רשויות שמתמודדות עכשיו עם גירעון קשה,

כגודל הרווח הגדול כביכול לאורך השנים, כך גם הפגיעה הגדולה והאדירה עכשיו של עסקים שנסגרים וכדומה.

יש קופה אחת שניתנה לעולם הזה של עסקים ולמי שיש עסקים, ויש קופה אחת שניתנה דווקא לחלשות יותר, לרכסים, למודיעין עילית, לג'יסר א זרקא, למג'דל שאמס, לרשויות שכמות העסקים קטנה.

אולי שישה או שבעה אחוזים מחיוב הארנונה הוא לעסקים מתוך 100 אחוזים.

סוגיות מוכרות בלי קשר לקורונה.

ברשותכם, אני רוצה לסכם את הדיון. אני מוכרחה לומר לכם שאם כשנכנסתי לכאן ידעתי שכל ההתמודדות של הרשויות המקומיות היא מאוד מאוד מורכבת, עכשיו ברור לי שהיא מורכבת שבעתיים ממה שהעזתי לחשוב. אנחנו התכנסנו כאן לדיון אחד אבל היו כאן שני דיונים מאוד מאוד גדולים, האחד הוא גם ההתמודדות עם המציאות הכלכלית של הרשות וגם ההתמודדות עם כל הניהול עם כל ניהול המשבר הבריאותי שבכל אחת מהרשויות. כך, בלי שהתכוונו, אבל זה תמיד נכון שהרשויות המקומיות הן בעצם המיקרו של רמת המקרו ואת שני המשברים האלה שאנחנו חווים ברמה הלאומית, חוות הרשויות בעצמן ברמה המקומית. לכן אנחנו חייבים להיות מגויסים כממשלה וככנסת וכל מקבלי ההחלטות כדי לראות איך אנחנו נותנים לרשויות האלה את הכלים להתמודד בצורה טובה גם עם ההיבט הזה וגם עם ההיבט הזה. אני מבקשת ממשרד הפנים לתת לנו עדכון,

אחרי ה-31 ביולי לגבי המסקנות שלכם מהבדיקה שאתם עורכים כדי שנבין כמה כסף יש, כמה דרישה יש ואם יש דלתא, איך אתם מכסים אותה כדי באמת לתת שיפוי ריאלי לכל סוגיית הארנונה ואובדן ההכנסות של הרשויות המקומיות. אני מאוד מבקשת להכניס בקריטריונים שלכם רשויות חלשות שנמצאות בתוכנית הבראה ותחת חשב מלווה. אני חושבת שאלה קריטריונים שאף אחד לא יכול להתווכח אתם, גם כשאנחנו מוסיפים להם מדדים פריפריאליים.

זאת לא רק קריית שמונה ולא רק טבריה ומקומות שהם בצפון שאני יכולה למנות לך את הערים שם שזקוקות לסיוע אלא אלה גם הרבה מאוד ערים בדרום שאם אנחנו לא נהיה שם בשבילן, שנינו יודעים שנשלם פי כמה בעתיד. אני מבקשת ממשרד הבריאות לשלוח את הנוהל של העברת מידע, מה שמבטיח את סודיות המידע. לשלוח את הנוהל לרשויות המקומיות כדי שנוודא שיהיו עוד רשויות שיוכלו לקבל את המידע הנחוץ והחשוב. אנחנו מבקשים לקבל לוועדה דף הנחיות, את אותו דף פעולה שאתם שולחים לרשויות כדי שגם אנחנו נוכל לדברר אותו ולהסביר אותו כשיגיעו אלינו פניות. אנחנו נקיים דיון המשך לגבי כל הנושא של מהירות התגובה, שרשרת הפעולות שנדרשת מרגע שאנחנו יודעים שיש חולה או אנשים שצריכים להיכנס לבידוד, מה הם צריכים לעשות, מי הכתובת שלהם, מה הרשות צריכה לעשות מולם. את כל הדברים האלה אנחנו נעשה אפילו בדיון קצר שיהיה כולו דיון אינפורמטיבי כדי שאנחנו נוכל להוציא אותו החוצה והדברים יהיו ברורים. אני אומרת לכם שממה שמגיע אלינו, גם הציבור חסר אונים וגם הרבה מאוד רשויות מקומיות חסרות אונים ולא תמיד יודעים מי הכתובת שתהיה מסוגלת לתת להם את המענה לאותה סיטואציה בה הם נמצאים. מילה אחת לגבי כל הנושא של התכלול שעולה כאן שוב ושוב.

הבנו כאן בדיון את התפקיד של פקע"ר ומה האחריות שלו, את התפקיד של משרד הבריאות והתפקיד של משרד הפנים וגם ברור לנו שיש גורם מתכלל שבסופו של דבר מסתכל על הכול ומנסה לחבר בין כל הקצוות וזה המל"ל שעשה את זה גם בגל הראשון ועושה את זה גם כעת. לכן זה מאוד ציני לבוא ולומר שבעת הזו אין מי שמרכז את הכול אבל אנחנו גם צריכים לזכור שלכל אחת מהפונקציות שהוא מרכז, יש את האחריות שלה. אנחנו כאן כדי לוודא שכל אחת מהפונקציות גם עושה את התפקיד שלה. תודה רבה לכם. אני נועלת את הדיון ואנחנו ניפגש בדיון המשך. הישיבה ננעלה בשעה 15:49.